נתחיל בנושא בקשת הממשלה להקדמת דיון בהצעת חוק - - - עוד לא 11:00. חבר'ה, אנחנו זריזים. יש לנו להעביר את עילת הסבירות היום. באנו עם המון כוח, המון אנרגיות חיוביות. אפשר הצעה לסדר, בבקשה? אתה התחלת איתי. בוקר טוב לכולם. אני אחרי ריצת בוקר של 11 ק"מ, באתי עם האנרגיות.

סליחה, אפשר הצעה לסדר בפתיחת הדיון?

מה אחר כך? נתחיל בבקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראות שעה), התשפ"ג 2023, לפני הקריאה הראשונה. נציגת המשרד, בבקשה.

בוקר טוב.

הוראת השעה בעניין הסדר השחרור המנהלי המורחב, המוסדרת בתיקון מס' 57 לפקודת בתי הסוהר בתוקף עד ליום 31 ביולי. מה פקודת בתי הסוהר? אנחנו בקביעת ועדות לדיון, לא? התחלנו ב - - - סעיף 2? סעיף 2, כן. על מנת לאפשר את ההפעלה הרציפה של מנגנון השחרור המנהלי המורחב מוצע להקדים את הדיון בהצעת החוק, שנוכל להשלים את כל הליכי החקיקה עד ה-31 ביולי. אז זאת בקשת הממשלה. למה צריך להקדים? ה-31 ביולי זה עוד הרבה זמן. זה סוף החודש הנוכחי. אנחנו צריכים להשלים את כל הליך החקיקה. ויש חשיבות בהפעלה רציפה של המנגנון הזה, ולכן זו הבקשה.

אם אין את הבקשה להקדמת הדיון, מתי אנחנו יכולים להעלות את זה בכנסת? מבחינת סדרי המליאה אני קצת פחות - - - לא, אם מקדימים את הדיון זה להיום,

אם לא עושים הקדמת דיון, אפשר להעלות את זה מחר-מוחרתיים,

ביום רביעי? ביום רביעי. אז אפשר להספיק לעשות את זה בשלוש קריאות - - - יום רביעי אין הצעות חוק ממשלתיות. לא, אפשר לעשות את זה שני הבא.

אבל העניין הוא לייצר ודאות לגבי אותם אסירים שצריכים להשתחרר ודברים מהסוג הזה. יש פה ערך. יש בעצם חשש להגיע ל-31 - - - הכוונה היא בשחרור מנהלי? שחרור מנהלי, כן. זו המטרה. לאפשר לאנשים שהשתחררו בגלל פרוצדורה טכנית - - - לא,

אני לא בטוח שצריך להקדים דיון, אבל זה בהחלט נושא שצריך לקדם. אני מכיר את זה עוד מהממשלה הקודמת.

אפילו שעה אחת להקדים זה שווה.

זה חירות של אדם. חד וחלק. אני חוזר: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (הוראות שעה), התשפ"ג 2023, לפני הקריאה הראשונה. מי בעד? מי נגד? אלקין, אתה רוצה להיות נגד? אנחנו ענייניים. מה שתגידו אנחנו - - - מי נמנע? אלקין, אתה רוצה לנמק את ההימנעות שלך? שרק תבין על מה אתה מצביע.

נגמרה ההצבעה. אבל אחר כך, אחד על אחד אני אשמח מאוד. בכל מקרה, אני מבקש על זה רוויזיה. אלקין מבקש על זה רוויזיה.

הצעת חוק מועצת עורכי הדין בישראל, התשפ"ג 2022 (פ/464/25) הנושא הבא שלנו זה עניין של קביעת ועדות, נעבור ועדה ועדה. הוועדה הראשונה - - - אם אפשר לפני זה? קצר אתה יכול. להתחמם. טופורובסקי רוצה להתחמם, אנחנו נאפשר לו דקתיים על השעון לצורך חימום הקנה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רואה שנכנסת במרץ לתפקיד. אני כל דבר עושה במרץ. תשאל את הפרקליטות, אני איש עם המון מרץ. גם שמעתי שאתה עובר למפלגת מרצ כדי להעביר אותה את אחוז החסימה. אהבתי. זה בדיוק מה שיעביר אותה. ויחד איתך יהיה צבי סוכות, תהיה מפלגה מושלמת. אם מאי גולן יכולה להיות נציגת מרצ בממשלה, כי הקולות שהיא נבחרה הם נטו קולות מצביעי מרצ, לא היה שם קול של ליכודניק אחד שהכניס אותה לכנסת, אז גם משה סעדה יכול. תמיד אנחנו שמחים לעזרה של אחרים ותמיד זה טוב. טופורובסקי, רצית לחמם את הקנה, אתה מוזמן. יאללה, לך על זה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. יש לנו כאן מולנו 12 שמדברות על קביעת ועדה, אבל בעצם אני רוצה לשים לב ולשים דגש על מה הכנסת הזו מדברת. חלק מהניסיון הזה להלך אימים, היא מדברת על הצעת חוק שמשנה את מועצת עורכי הדין, כי לא נבחרה המועצה שרוצים. יש עוד הצעות חוק שקשורות למס הכנסה. אני שמח שאתה מאמץ את הטרמינולוגיה של מועצה. זה חשוב. זה טוב. זו הצעת החוק. הוא רק התייחס למה שנמצא עכשיו. מלביצקי, מילים יוצרות מציאות לפעמים.

רשום "הצעת חוק מועצת עורכי הדין".

גם לשכת עורכי הדין הפסדתם בבחירות ואתם רוצים לבטל אותה.

המועצה בלשכה - - - אין מועצה. אנחנו מקימים אותה עכשיו. בלשכה יש מועצה.

עכשיו הבנתי, אתה רוצה לקרוא לזה אחרת. אבל בתוך הלשכה יש מועצה שהיא זאת שבוחרת את נציגי הוועדה לבחירת שופטים. וגם שם אין לכם רוב, אז אתם רוצים לשנות את זה. זה בעצם דמוקרטיה מזן חדש. זו דמוקרטיה שאנחנו - - - דמוקרטיה

דמוקרטיה מתגוננת. כל עוד אנחנו מקבלים מה שאנחנו רוצים בבחירות דמוקרטיות זה בעד.

אז אנחנו חייבים להגן על עצמנו, ולכן לחוקק חוקים שיעקפו את ההכרעה הדמוקרטית. זו הדרך לדיקטטורה. כמו להבעיר את המדינה כי לא אוהבים חוק? זה לא להבעיר, זה לעשות פרעות במדינה.

להבעיר את המדינה, כן. בוא שנייה נעשה סדר. לעשות פרעות במדינה זה מי שגורם לנשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה בעולם והחברה הטובה שלנו, להגיד שזו ממשלה מסוכנת, ולהמשיך את העבודה כרגיל. לא, זה לא פרעות, יקירי. זה לא פרעות. פרעות זה לשרוף כבישים, פרעות זה להרביץ למשפחות ולרדוף אחרי אנשים במרחב הציבורי. לעשות פרעות במדינה - - - לרדוף אחרי עידית סילמן או אחרי ניר אורבך? פרעות זה להשבית נמל תעופה.

אם אתה רוצה שנדבר על פרעות. ולהרביץ לעידית סילמן זה לא פרעות?

שרה בממשלה שלך.

מתן, בגלל שראיתי שאתה כל כך מודאג.

אל תדאג לה. אני רוצה שאתה תשאל אותה מי הרביץ לה בתחנת דלק.

רק שנייה, טופורובסקי ביקש את רשות הדיבור. אני מבקש שתכבדו אותו. אני מרגיש שאנחנו ב-Threads כאן. אנחנו נלמד מגדולים איך אפשר להגיע לעמק השווה. ואולי נשב שלושתנו

נכון. אבל עבדתם עלינו בעיניים. עבדתם עלינו בעיניים. שיקרתם לנו לכל אורך הדרך.

את זה אומר נציג מפלגה שראש המפלגה שלו שיקר לנשיא המדינה במצח נחושה, שבגלל זה אנחנו צריכים לעשות השבוע בחירות נוספות ולבזבז

חשבתי שנגיע להסכמות רחבות פה היום. הפטיש פה נשבר, אז תקלו עליי, ותכבדו אחד את השני.

זה נשבר קודם. יש ממצאים, יש - - - עכשיו אתה לא

שחבר כנסת מכובד כמוך, ששימש כמעט בכל תפקיד בבית הזה,

אתה יודע. אני בהלם ממך שאתה אומר על

זה כבר שינוי לאחר תוצאות הבחירות: בוא נבטל את הגוף שאנחנו הפסדנו בו. אלקין, תתכנס, אתה כבר בנאום. בדרך הזאת ההצעה הבאה שתביאו תהיה כשתפסידו בבחירות לכנסת,

כי הפסדנו פה,

אי-אפשר להתנהל בצורה כזאת.

אני מציע לך, היות שזאת הצעת החוק, שכמו שאמרתי, הבושה יפה לה, להשאיר אותה כאן בוועדת הכנסת, ולא להעמיס על ועדת החוקה בהצעת חוק שלא ראוי

בסדר גמור.

אני חושבת שהצעת החוק הזאת היא באמת רק סימפטום לכל ההתנהלות שלכם בכל נושא שינוי כללי המשחק מהיסוד בדיוק. לא מתאים גוף מסוים או

זה לא נכון?

אני רוצה להתייחס.

תעשו היכרות לאחר

ואני חייב לומר כמה הערות על מי שהיא רצתה ביקרו, אבל זה למקום אחר, זה כבר חדשות של פעם. אנחנו לא תמכנו בו. היו גורמים שתמכו בו - - - חנוך, תן לו להשלים. דרך אגב, אני גם התנגדתי לו בגלוי. יכול להיות. רבים מחבריך לקואליציה,

אם הם יקבעו שהחל מהבחירות הבאות - - - אני חושב,

זה צריך להיות מהפעם הבאה,

שירים את ידו. אנחנו עמוסים בטירוף בוועדה הזאת. אל תדאג, לזה נעשה מקום.

תראה איך זה רץ במושב הבא. מי נגד? אנחנו עמוסים, עמוסים. הבטחתי לבכר. אני חייב. מי נמנע? הצבעה אושרה. עבר לוועדת החוקה תשעה בעד, ארבעה נגד, אפס נמנעים. ונעבור לנושא הבא.

בסדר גמור, רוויזיה. אז ב-12:00. מי אמר רוויזיה? טופו. טופו, למה? בזמן צוהריים. האמת, שאני רציתי לבקש את זה ב-16:00, אבל בועז הציל אתכם.

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל), התשפ"ג 2023 (פ/3168/25)

מוצע להעביר אותו לוועדת הפנים והגנת הסביבה. מי שרוצה להגיד משהו, או שנעבור להצבעה? מי בעד? רגע.

מה בעד? עוד פעם, אני כבר טענתי: כל סעיף פה דורש דיון,

אלקין, אנחנו שמחים לשמוע אותך. אני רק לא ידעתי שאתה רוצה. אם אני הייתי יודע - - - אז אני אומר לך מראש. אז מעכשיו אני מעדכן, שבכל נושא לפני ההצבעה אלקין ידבר, כי חשוב לנו לשמוע אותו.

לא, אני רוצה לדעת על מה זה. אתם לא מקשיבים.

לא הסבירו מה זה.

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי - - -). אה, זה לא הולך לפי הסדר? אז מה החוק? תביאו חוק. לפחות חוק מועצת עורכי הדין בישראל גם לא שמתם, אבל שם אנחנו לפחות מכירים אותו, כי חנוך דאג שנכיר אותו. זה העניין של הצדק החלוקתי. אתה בעד הצעת חוק לתיקון צדק חלוקתי, אדוני היושב-ראש? בעד להעביר את לוועדת הפנים והגנת הסביבה, והיא תדון בזה לעומק.

כדי שנדע להחליט. על מה מדובר? החוק מדובר על הצדק החלוקתי של קרן הארנונה. זה מה שידוע לי. איך קשורה קרן הארנונה? את קרן הארנונה כבר אישרתם. לא הבנתי. מה קרן הארנונה? העניין הוא סעיף 9ב לפקודת העיריות, להסמיך את שר הפנים, בהסכמת שר האוצר, ולאחר עיון בתסקיר, לקבוע בצו כי באזור שנמצא בתחום רשות מקומית אחת או יותר, ולא נכלל בו שטח מגורים בלבד, ההכנסות מהארנונה הכללית ומתשלומי החובה יחולקו בין אותה רשות למה הכוונה?

היוזם של זה זה יעקב אשר. ואתה מפנה את זה לוועדת הפנים?

זה לייצר חלוקה שוויונית בין עיריות. זאת המטרה של החוק הזה.

שוויון בין העיריות, לא משנה אם - - - לא, זה חוק שמאפשר להעביר מתוך הקו הירוק ליו"ש. לא, לא. זה זה. נו, אני מכיר. זה עיריות שאין להן שטח מסחרי. אבל באיזה אזור? במטרה לסייע לרשויות מקומיות שאין בשטחן שטח מסחרי, תעשייה או תעסוקה, המהווים חלק חשוב - - - איפה? לא כתוב הינה: הסמוכות לרשות המקומית שבתחומה נמצא השטח האמור או נמצאות באזור יהודה והשומרון זה חל גם על יהודה ושומרון, ואלקין בטח - - - זה לא גם. "או" זה לא רק. לא, זה חל היום על כולם, חוץ מיהודה ושומרון. והיום זה גם על יהודה ושומרון. וזה מכניס את יהודה ושומרון. זה מה שזה עושה.

ולכן זה דבר מבורך, ואלקין יסביר לנו למה זה חשוב. אלקין, אני נותן לך את רשות הדיבור.

אני כרגע לא אדבר לגופה של הצעת החוק,

אני אסביר לך למה. אני שמח לשמוע, אלקין. לכאורה זה נכון. אלא מה? זו תנועה חד-כיוונית.

כי חוקית אי-אפשר להעביר כספים שנגבים בתוך יהודה ושומרון לתוך הקו הירוק. ולכן הצעת החוק כרגע תייצר אנומליה, שמכיוון אחד לכיוון שני אתה יכול להעביר כספים, משני לאחד אתה לא יכול. אבל זו בעיה חוקית. עכשיו, המקומות היחידים שזה אגב רלוונטי, רק שתדעו, זה מודיעין מול מודיעין עילית, וזה ביתר עילית מול צור הדסה. באופן פלאי, דווקא שתי הרשויות האלה. יצא ככה. יצא ככה. ובמקרה יעקב אשר הגיש את הצעת החוק הזאת. זאת אומרת שמי שיכולים להיפגע פה זה צור הדסה ומודיעין.

היות שהצעת החוק עוסקת נטו ביהודה ושומרון זה העיסוק שלה ולכן פה הכתובת תהיה מינהל אזרחי בהרבה מאוד מובנים, אני לא חושב שוועדת הפנים, שהיוזם הוא גם היושב-ראש שלה, שזה בכלל לא האירוע הכי אסתטי להעביר הצעות חוק של היוזם - - - אין ניגוד עניינים כזה בתקנון,

יש אגב בתקנון הכנסת אפילו התייחסות מיוחדת, שאם יש חוקים אחרים שמחכים הרבה זמן, אז יושב-ראש ועדה לא יוכל לקדם הצעות חוק שלו.

אבל אין איסור בתקנון שמדבר שיושב-ראש ועדה לא יכול לקדם את החוק של עצמו, ראה ערך שמחה רוטמן. לא, אני אומר, יש. אז התשובה היא: שמחה רוטמן, שים לב, הוא מתחכם, הוא מעביר את זה כחוקי ועדה. לא, יש לו חוק היום של שירותי דת. זה לא חוק ועדה, זה חוק שלו. יש אחד שלו. כעיקרון לפי תקנון הכנסת אם יש חוקים של אחרים שמחכים שישה חודשים, אסור לו לקדם את שלו. כי אז זה סוג של אפליה, אבל סתם ככה אין בעיה עם זה. אגב, פשוט אף אחד לא בדק, אני חושב שגם בוועדת החוקה יש - - - אלקין, בוא נתכנס. רגע, אתה לא מקשיב להנמקה. אני כל הזמן מקשיב לך. גם בהקשר הזה אני חושב שגם בוועדת הפנים יש חוקים שאולי יתברר שהם מחכים שישה חודשים. ולכן דווקא הצעת החוק יכולה להיתקע שם. ולכן אני מציע, השורה התחתונה של זה: המקום הנכון לדיון הזה זה בוועדת החוץ והביטחון, כי לשם מגיע המינהל האזרחי. זה על איו"ש. מי מפקח על איו"ש. יש ועדת משנה לענייני איו"ש. בסדר, נעשה הצבעה מסודרת. נעשה הצבעה על שתי הוועדות?

אבל רגע, לא סיימתי לשמוע - - - בסדר. מי עוד רוצה? סיימת את הטיעון? כן, סיימתי.

אני רציתי להגיד עוד משהו. נעבור להצבעה.

מה הצבעה? הוא רוצה לדבר.

הוא ביקש. אלקין, אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה. אלקין, אני תכף מוצאת לך מה לעשות, שלא תפריע. אלקין, העוזר שלי אמר לי: ועדת הכנסת זה הקייטנה של אלקין. הוא בא לפה, כולו מרץ, כולו שמח. אז אני לא אקלקל לך את הקייטנה, אני בעד.

טופורובסקי, אתה חניך בקייטנה. קודם כול אני גם מודה לאלקין - - - שאנחנו לומדים ממנו.

נכון, כל הזמן. לא רק שהוא מכיר את התקנון על בוריו, לדעתי הוא גם כתב אות אות בכל - - - לא, יריב כתב אותו. הגרסה האחרונה של התקנון נכתבה על ידי יריב כיו"ר ועדת הכנסת. הם פעם היו פחות יריבים. הייתי שותף אומנם, אבל יריב - - - טופורובסקי,

לגבי הצעת החוק דנן, אני רוצה להזכיר שממשלת ימין על מלא מקדמת הצעת חוק שעניינה צדק חלוקתי.

ובדברי ההסבר אומרים, שרשויות שהן פחות מוצלחות, יקבלו כסף מרשויות שהן יותר מוצלחות. כי רוצים לקחת מביבס כסף.

צריך להעניש אותו על זה שהוא המרה את פי - - - אני רוצה שתוציא אותו - - - אני לא רוצה להוציא אותך מהקייטנה,

תכבד את האחרים כמו שכיבדנו אותך. חברת הכנסת בראשי, רוצה לשבת לידי?

אני נורא אוהבת לצפות. היא רוצה לראות אותך יותר טוב. דווקא אני אשמח לדבר איתה. רק שתדע, לפעמים יוצא לה לייזר מהעיניים. בוא נתקדם. שנייה, אני רק רוצה להגיד משהו. הצעת החוק הזאת, לא רק שהיא מנוגדת לאידאולוגיה של הכביכול ימין על מלא על מלא, זה מראה שהממשלה הזאת שמה את הפרסונלי על פני האידאולוגי, ושמה את מה שחשוב להם באופן אישי על פני מה שהם באמת מאמינים, או כביכול אמורים להאמין בו. זה ככה עם כל החקיקה שבאה לפגוע בשומרי הסף בגלל הנושא הפרסונלי של ראש הממשלה, וזה ככה גם בנושא הזה בגלל לחצים של ראשי רשויות לא מוצלחים, והממשלה הזאת אומרת: אם אתה לא מוצלח אז תהיה מקורה לצלחת. אלה שעובדים קשה ועובדים נכון ועובדים ישר ומוצלחים, הם ישלמו את החשבון. טופורובסקי, תודה רבה. אבל זה ראש אגף תקציבים. התייעצות סיעתית לפני ההצבעה, אלא אם כן מישהו מהח"כים רוצה עוד לדבר,

אה, הינה, נאור רוצה לדבר. לפני ההצבעה אני מבקש התייעצות סיעתית. נאור גם היה סגן ראש עיר עד שהוא נבחר.

נאור, שהיה סגן ראש עיר לפני. הוא גם היה יועץ של חבר הכנסת - - - רשות הדיבור שלך,

לא צריך לגלות הכול.

אפשר לדבר גם על עוד דברים שעשיתי בחיים. הוא גם גולש. כן, בזמני החופשי. מאיפה יש לך? אלקין, זו לא קייטנה באמת. תן לו את הזכות לדבר. תודה על הזכות, ועל זה שאתה עומד או יותר נכון יושב על זכותי לדבר. אני שמח באמת על העניין הגדול שאתם מגלים בשבעה חודשים האחרונים בשלטון המקומי. קודם כול זה מבורך. זה שאתם מביעים עניין במאזנים הכספיים, במאזנים הכלכליים של השלטון המקומי, באיך הם מתנהלים, ביכולת שלהם לנהל משק זה מבורך, כי המון המון שנים השלטון המקומי היה מעין איזה אח חורג. הוא היה כאילו פרוטזה / צינור. הרגשת ככה גם, חבר כנסת מלביצקי, בעיריית פתח תקווה, או שהשיבר הראשי הוא רמי גרינברג, וכל השאר זה שסתומים קטנים במערכת. אני תוהה למה תמיד כשאתם מביעים עניין במערכת זה כאילו לשבור מערכות. נניח יש עניין מסוים במערכת המשפטית או באיזון בין רשויות השלטון במדינת ישראל, אתם אומרים: זה מעניין אותנו מה נעשה? נחרב אותה. עכשיו מעניין אתכם השלטון המקומי מה אתם עושים? מחרבים אותו. נבנה אותו. לא, אתם מחרבים. הייתי שמח לעזור לכם לבנות. אבל מה אתם עושים? מעניין אותנו ראשי ערים, יש בחירות, נשמע לנו מגניב בחירות, ואנחנו מאוד בעד בחירות ודמוקרטיה מה נעשה? נמנה ראש עיר. נשנה את החוק באמצע מערכת בחירות. זה מאוד מעניין אותנו. שמעתם שיש מונח שנקרא מס הארנונה, חבר הכנסת סון הר מלך, הבעתם עניין בארנונה מה נעשה? ניקח את הכסף, נקים קרן. אבל זה לא אנחנו. אה, זה לא אתם? זו תוכנית של ראש אגף תקציבים, שהוא עשה ויזם אותה,

ביביסט, האיש הזה. הוא רחוק מלהיות ביביסט. אה, וואי, איזה קטע. התוכנית הזאת הוגשה גם לשר האוצר בממשלה הקודמת. חנוך, אנחנו חייבים לקדם פה. תתכנס.

ההערה נכונה, כי זה האינסטינקט הרגיל יש איזה בעיה, מי אשם? משרת הציבור. יש בעיה בריבית, הריבית עולה, מי אשם? נגיד בנק ישראל. יש בעיה בקרן הארנונה או יש בעיה במס הארנונה,

אבל זו לא בעיה. זו בעיה שלכם. זו תוכנית טובה, מה לעשות. זו תוכנית שהוא אומר שזוכה לשבחים בכל פורום בין-לאומי שהוא נמצא בו. מעולה להכניס את היד - - - בקושי בפורום קהלת היא זוכה לאהדה. אני לא רוצה להוציא אנשים, זו ועדת כנסת.

אתה רוצה שאני אצא לבד? חס ושלום. אני לא רוצה להוציא אף אחד, אבל אנחנו כן חייבים לקדם. חנוך, תעזור לי לקדם את זה. אדוני, אתה נותן פה לדבר שעות. לא, חס וחלילה, הוא רצה לתת לי דקה וחצי. נאור, תתכנס. אני רציתי להתכנס.

אנחנו רוצים להגיע להצבעה כבר עכשיו. אז אולי אני יכול לסכם את הדקה וחצי שנתת לי לדבר, וזה באמת הפריע נורא לאנשים פה, למרות העניין הרב של חברת הכנסת בראשי, שאני מציע לכם פחות להתעניין בדברים. אל תתעניינו. יש שלטון מקומי שעובד, תשחררו אותו, הוא עשה את זה טוב מכם בקורונה למשל. פשוט תשחררו את הדברים, אל תתעניינו. מסכימה איתי, חברת הכנסת בראשי? חבר הכנסת ביקש, כדי להאריך את הוועדה הזאת, כי זה חשוב לו, הוא רוצה התייעצות סיעתית, וניתן לו חמש דקות. 11:47 אנחנו פה להצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:41 ונתחדשה בשעה 11:47.) מחדשים את הדיון. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד העברת הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות לוועדת הפנים והגנת הסביבה? שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

שישה בעד, חמישה נגד. בוא הנה, היינו על הקשקש. איך הגענו לזה שאנחנו שש-חמש? משבר קשה בקואליציה. אנחנו מצביעים לגבי הרוויזיה להצעת חוק מועצת עורכי הדין. יש רוויזיה גם על פקודת העיריות. אז על הרוויזיה על פקודת העיריות נקיים דיון בעוד חצי שעה מעכשיו,

נעשה את כל הרוויזיות בסוף. טופורובסקי, אתה רוצה לנמק את הרוויזיה? זה רוויזיה על הפטור, נכון? אני ביקשתי רוויזיה. לא, זה לא על הפטור. זה הצעת חוק עכשיו. זה על הפטור. על הקדמת הדיון. זה על 1. זה לא הרוויזיה על סעיף 2? לא, על 1. על 2 לא דנו. בטח, דנו, ויש רוויזיה. הרוויזיה על 1א עוד לא הגיע זמנה. הגיע זמנה של הרוויזיה על סעיף 2. נכון.

על סעיף 2. אתה רוצה לנמק? אני אשמח לנמק, כי שנינו ביקשנו. אני אשמח ש - - - הוא העביר לך, אלקין. אלקין, אתה מוזמן לנמק. הוא הצביע בעד על הפטור. אני אסביר. אפשר?

לא, יש פה כזאת התרחשות. זו התלהבות מה. אנחנו נצנן את האווירה. תראה מה קורה. איך אתה רוצה שאני אדבר? אנחנו באמת בקייטנה. אני קורא את כולם לסדר, לימור, קלנר, בצלאל. רגע, אנחנו רוצים לאחל לקלנר מזל טוב. היום הוא יום ההולדת בתאריך העברי, בתאריך האמיתי. לאחל לו עד 120, בעזרת השם, עם נחת,

אושר ועושר, בריאות איתנה. קלנר, הרבה הרבה מזל טוב. ושתגשים את כל החלומות ואת כל הרפורמות שאתה רוצה לעשות. מסכנה מדינת ישראל. קלנר, אלקין לא רוצה לראות את הגב שלך, הוא רוצה לראות אותך. אלקין, תנמק את הרוויזיה. אדוני היושב-ראש, אני מציע לוועדת הכנסת, בגלל כבודה של ועדת אני מפחד מעליזה, לא נכנס לה באמצע. אני חושב שמבחינת כבודה של הכנסת זה לא נכון לתת את הפטור מחובת הנחה, ואני אסביר למה. מדובר על הצעת חוק שעוסקת בסוגיה שכל חצי שנה פה, זה כמו שעון כזה של הסוגיה של הצבת חיילים בשורות שב"ס. לא, זה לא הצבת חיילים. בטח שכן.

הייתה פה נציגת - - - כן, הייתה כאן. זה על זה. תסתכל על הצעת החוק. עכשיו אנחנו בבקשת הממשלה להקדמת הדיון על פקודת בתי הסוהר. זה השחרור המנהלי. זה מה שהסברתם לי, שזה שחרור מנהלי. אפשר להוציא את הפרוטוקול? זה השחרור המנהלי. יכול להיות שאתה חוזר - - - לא משנה,

לא, לא חוזר בי. מה אותו טיעון? יש דפוס לממשלה הוראות שעה שפג התוקף שלהן, להביא לכנסת הארכה ברגע האחרון, ואז לבקש פטורים. אין סיבה לזה. זה כמו גשם שיורד פה באוקטובר, וכל מדינת ישראל אומרת: אוי, פתאום יש גשם, אנחנו לא מוכנים. הרי בניהול נכון מזכירות הממשלה יכולה להעלות את הדברים האלה, והשר שזה רלוונטי לו, כשהוא יתפנה מהפיתות והמקלחות במקרה הזה - - - - - - נו,

אבל אתה יודע שזה חירות של אנשים, זה חשוב. אני לא אומר שזה לא חשוב, רק אני אומר שהממשלה - - - דווקא כלוחם זכויות אדם הייתי מצפה ממך להיות בעד זה.

יכול להיות שנהיה בעד החוק, רק אני אומר שהבקשה של הממשלה לפטור, אחרי שהיא בעצמה מחכה לרגע האחרון, מביאה את זה לפה, ואז צועקת געוואלד.

אני חושב שוועדת הכנסת צריכה להגיד לממשלת ישראל: תביאו דברים בזמן. בשביל מה צריך לעקם את הכלי הזה של התקנון? תודה רבה לחבר הכנסת אלקין. לימור, בבקשה. קלנר, בצלאל, אנחנו מצביעים על הרוויזיה. הכול בסדר. נותנים להם - - - מה קרה היום? מי בעד הרוויזיה? שלושה בעד. מי נגד?

תיקנו את המעוות מההצבעה הקודמת, הרוויזיה נדחתה. ב. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 268), התשפ"ג 2023 (מ/1631) אנחנו חוזרים לנושא הקודם:

התשפ"ג 2023. ההמלצה היא להעביר אותה לוועדת הכספים. מה להעביר לוועדת הכספים, איזה חוק? הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה. איזה מהם? ד' או ב'?

עוסקים עכשיו? מס הכנסה. לא, הממשלתית זה ב'. ד' זה פרטי. אז במה עוסקים, בממשלתית או בפרטית? רגע, ב' זה על שכר הדירה? אפשר להעיר הערה פרוצדורלית? אפשר לדבר על מה קורה עם המטבעות הדיגיטליים בעולם,

כבר נגיע לזה.

אני חש שיש פיחות בשוק. יש לי הצעה לסדר. טופורובסקי, זו הצעת חוק ממשלתית, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה. אלקין, אתה רוצה לשאת דברים, כמנהגך? לא, אני קודם רוצה הצעה לסדר, ואחר כך אני אתייחס ספציפית לחוק הזה, אחרי שתגיד לאן אתם מציעים להעביר אותו. אנחנו מציעים להעביר אותו לוועדת הכספים, לשאלתך. אז אתה רוצה שאני כבר אעשה ביחד גם הצעה לסדר וגם לגופו?

קודם כול כהצעה לסדר, יש לי בקשה מהוועדה, השמעתי את זה בפעמים קודמות, והינה הוכחה עד כמה זה חשוב. אי-אפשר לקיים את הדיונים האלה כשהחוקים לא על השולחן שלנו, או בצורה של טאבלט או בצורה של חוק.

עכשיו היה פה דיון על מה בכלל החוק של בתי הסוהר. הייתה נציגת המשרד לביטחון הפנים,

היא הגיעה, היא דיברה על החוק.

ברוויזיה היא לא נמצאת, ומותר לי להיות בה כשהיא מדברת ולהגיש רוויזיה. בסדר, אבל שאלת

יפה. ולמשל תיקון מס' 2268 אף אחד לא יודע מה זה אם החוק לא מונח לפניו. זה מה שאנחנו דנים עכשיו. ולכן קודם כול אני מבקש לתת לנו את החוקים. זה גם לעתיד. אני חושב שזה הדבר הנכון, ותמיד נהגנו פה ככה. ואז יהיה אפשר לדפדף בחוק תוך כדי דיון ולגבש עמדה, כי קביעת ועדה קשורה לתוכן החוק בצורה ברורה. עכשיו, היות שזה עדיין איננו, פה צריך להסביר על מה זה. אם אתה רוצה אני אסביר, כי דווקא אני מכיר היטב את החוק. אלקין, אתה מוזמן לתת לנו שירות, כדרכך. אני מוכן לתת שירות. עליזה וטופורובסקי, אתם פוגמים בשיח בתוך הוועדה. סליחה. כאילו עליזה לא מתנצלת, רק אני. מדובר בהצעת חוק שאפילו עליזה תסכים איתי שהיא הצעת חוק רעה, כי חברי הקואליציה הסכימו אתנו בדיון בקריאה הראשונה במליאה שזאת הצעת חוק רעה. אני רק אסבר את אוזנם של חברי הכנסת, שזאת הצעת חוק שמדברת על ביטול פטור מחובת דיווח למס הכנסה למי שמשכיר דירות עד תקרה מסוימת. התוצאה של זה, לפי העמדה המקצועית של משרד השיכון שהייתה בזמנו, עוד כשאני הייתי שר השיכון - - - - - - באמת הצעת חוק מזעזעת, מסכים. זה מחייב למעשה כל אחד לדווח. זה מחייב כל אחד לדווח. התוצאות של זה, שהמון אנשים שעד היום לא עסקו בדיווח, כי הם שכירים ולא חייבים בדיווח, יהיו חייבים בדיווח, יצטרכו פה רואה חשבון וכו'. לא יהיה להם כוח להתעסק עם כל - - - זה מכביד על משכירי הדירות, הרבה פעמים אנשים מבוגרים וכן הלאה. אבל מה שיותר משמעותי, זה יעלה אוטומטית במיידי את השכירות, כי היום הרבה אנשים לא מעלים מעבר לתקרה, כי לא רוצים להתעסק עם הדיווחים.

ואז אם אני מדווח, מה זה משנה?

אז אני אבקש 300 ש' יותר על הדירה, 400 ש' יותר. זה לא נכון. זה חד-משמעית נכון.

עוד פעם, זו לא עמדתי. חנוך, אני אתן לך לדבר. צריך להעביר את זה, נו, עכשיו פה כל דבר הרצאות? תכף אני אספר לך מה אתם עשיתם עם זה, ותבין שלא בטוח שתעבירו את זה. אלקין, תתכנס?

אבל יש פה משהו חשוב גם לגבי ההצעה לאן להעביר. ב"קבלה לעם" מלמדים אותך לא להתעצבן. איך אתה יודע? מתגלים פה דברים מעניינים.

"קבלה לעם" ואני זה היינו הך. זאת הצעת חוק,

שלפי העמדה של אנשי המקצוע של משרד השיכון תעלה משמעותית את שכר הדירה, ובאופן עקיף גם את מדד המחירים לצרכן. זאת אומרת שאנחנו פה מתניעים תהליך - - תהליך שלילי. - - שהוא מגדיל את יוקר המחיה גם באופן ישיר על אנשים, וגם אחר כך כסטטיסטיקות והצמדות. אני הולך לנשיאות, אתה יכול לתת לי להגיד משהו ואני הולך? אני אעצור באמצע, אתן לבועז. אני פשוט חייב ללכת לנשיאות, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להגיד שזה בדיוק ממשיך את מה שאמרתי קודם: ממשלת ימין על מלא כביכול, שמקבלת החלטות שמי שקורא לעצמו ימין היה מתבייש בה. זו החלטה שמביאים לכאן האוצר, שר האוצר מכל הדברים בעולם, לא על יוקר המחיה, לא הורדת מכסים, לא טיפול ביבוא, לא בכלום העלאת מס על משכירי דירות.

תקשיב טוב,

העלאת מס על משכירי דירות, שבהכרח יביא גם להעלאת מס על שוכרי דירות. כדאי גם להקשיב למה שאומר כאן אלקין - - - זה לא העלאת מס, זה דיווח, אתה לא מדייק. בטח שכן.

זה כן מס. לא, בשלב הראשון זה רק דיווח. גם המס יבוא בהמשך. שנייה, אני קראתי את ההצעה. זה ביטול ההצמדה למדד של תקרת הפטור ממס הכנסה.

בהכרח זה יביא להעלאה. כי מה זה אומר? זה מעלה את המס. אם היום בן אדם במקום 5,000 מקבל סתם, אני ממציא 5,700 ש' פטור, זה יוריד את זה ל-5,000, אז הוא יגיד למי ששוכר ממנו את הדירה, במקום לשלם 5,000 ש' או 5,700: בגלל שמעלים לי את המס, אני מעלה לך ל-6,200, כדי שזה יהיה בערך כמו שהיה מקודם. גם יעלה את שכר הדירה, גם יעלה את המיסים שמשלמים בעלי דירות. אז יכול להיות שזה יביא עוד טיפה כסף, באמת טיפה כסף, לקופת המדינה, אבל זה מה שממשלת ימין על מלא בוחרת לקדם, להעביר הכי מהר. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, חבר הכנסת טופורובסקי, דרך צלחה. אלקין, תסיים את הדברים שלך. למה עושים אבל נשיאות על הוועדה? אלקין, תסיים את הדברים שלך בבקשה. אוקיי. עד עכשיו דיברתי על התוכן, והסברתי למה בעיניי זאת הצעת חוק גרועה. עכשיו אני מדבר על הפרוצדורה. חנוך, זה דווקא מופנה אליך. חנוך, אמרת שצריך להעביר את זה. אני אספר לך משהו: הצעת החוק הזאת כבר הייתה בכנסת. הביאו אותה כחלק מחוק ההסדרים, כולל פה בוועדה הזאת, דנו עליה ושלחנו אותה לדיון בוועדת הכספים. דנו עליה בוועדת הכספים, ומה שעשה איתה יושב-ראש ועדת הכספים, ובצדק בעיניי, לא רק שהוא לא העביר אותה כחלק מחוק ההסדרים, הוא קבר אותה. מה המשמעות? הוא אפילו לא פיצל אותה לקריאה ראשונה, כדי שהממשלה לא תצטרך לעבור הכול מחדש. בדרך כלל מה שלא מעבירים בחוק ההסדרים, מפצלים וממשיכים דיון בוועדה. הוא עד כדי כך התנגד להצעת החוק הזאת, שהוא דאג שהיא אפילו לא תפוצל, והיא מתה בוועדת הכספים,

אני לא מצליח להבין אתכם. אחרי שיו"ר ועדת הכספים הרג את הצעת החוק הזאת, גם על דעת שאר חברי הקואליציה שם, כי באמת חשבו שזאת הצעת חוק גרועה. ובצדק חשבו, עוד פעם אני אומר, זו הצעת חוק שפוגעת בציבורים - - - אני הייתי גם בדיון הזה. זה לא כולם.

הייתה עמדה כזו. עצם חובת הדיווח, בעיניי כמו גם בעיני אחרים,

יש כאלו שרואים בה בעיה. צריך לשאול: למה רואים בעיה בחובת דיווח?

הסברתי למה. לפי עמדת אנשי המקצוע של משרד השיכון אתה יודע כמה שנים האוצר מנסה להעביר את זה? הוא גם בא אליי כשהייתי שר השיכון עם הרעיון הזה, ושאלתי את אנשי המקצוע שמתעסקים אצלנו בתחום הזה, ואמרו: חד-משמעית זה יביא להעלאה של השכירות.

כי יש לא מעט אנשים שהם שכירים ולא חייבים היום בדיווח שנתי, ורק בגלל הדירה לא רוצים להיכנס לתחום של דיווח שנתי, ולכן משכירים עד הרף, למרות שהשכירות עלתה מאוד במדינת ישראל. אבל הם לא חוצים את הרף, בגלל שלא רוצים להתעסק עם הדיווח, לא רוצים לקחת רואה חשבון, לא רוצים את כל הבלגן שקשור בזה, וגם הוצאות נוספות. זה לא דיווח, זה של המס. זה דיווח למס הכנסה. העלו גם - - - חנוך, אנחנו לא נעשה עכשיו דיון בתוך דיון. ולכן ברגע שאתה מבטל את הפטור מדיווח, בן אדם אומר: אני ממילא חייב לדווח. אם אני ממילא חייב לדווח, אני אעלה ב-300 400 - - - אנחנו צריכים את הזמן הזה. נעלה את זה בדלתא, ונשית את זה על השוכר. אני אעלה את זה ב-300 400 ש' בחודש. אני בזה אממן גם את רואה החשבון שאני צריך עכשיו לשים בשביל הדיווח הזה, וגם אם אני אשלם קצת מס אז עדיין זה משתלם לי. ולכן לפי עמדת אנשי המקצוע של משרד השיכון עוד פעם, לא אני המצאתי את זה, חנוך הייתה לי חוות דעת כתובה, והלכתי לוועדת שרים לחקיקה ועצרתי את זה.

אתה כבר עובר את מכסת הזמן שלך. לא, אני מנסה להבין, תסביר לי אתה: יושב-ראש ועדת הכספים כבר דן בזה. אלקין, אמרת את זה. שמעתי. בעזרת השם בדיון בוועדה נדון גם בעניין הזה. לא, אז למה אתה שולח את זה שוב לשם? אנחנו נדון בזה בוועדת הכספים. אבל דנו בזה שם. כבר דנו וקברו והרגו את זה. וזה יעבור לוועדת הכספים, וועדת הכספים תחליט. אתה יודע איך נקרא בן אדם שעושה אותה פעולה פעם שנייה ומחכה לתוצאה שונה.

אנחנו רוצים לעבור להצבעה. רגע, התייעצות סיעתית.

בסדר גמור. חמש דקות. השעה 12:03. לא, 12:04. לא,

אבל יש עוד חברי כנסת שרצו לדבר. אני מבקש התייעצות סיעתית לפני הצבעה. 12:09. (הישיבה נפסקה בשעה 12:04 ונתחדשה בשעה 12:09.) אני מחדש את הדיון בנוגע להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה. מי בעד להעביר לוועדת הכספים? מה "בעד"? רגע, חכה. לא אמרת שנוכל לדבר - - - אתה ניסחת את זה לא נכון מי בעד להעביר לוועדת הכספים, כדי לקבור את זה שם קבורת חמור פעם שנייה?

מי בעד?

בעד מה? להעביר לוועדת הכספים. מה להעביר לוועדת הכספים? כדי לקבור את זה שם. ולקבור את זה שם. אמרתי. מי נגד? שירים את ידו. מי נמנע? הצבעה אושרה. שישה בעד, שלושה נגד. ההצעה התקבלה.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס במכירת מטבעות דיגיטליים לתושבי חוץ ובהקצאת מטבעות דיגיטליים לעובדים), התשפ"ג 2023 (פ/3071/25) הנושא הבא: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס במכירת מטבעות דיגיטליים לתושבי חוץ ובהקצאת מטבעות דיגיטליים לעובדים),

אני ביקשתי מדן שיסביר לי את החוק, הוא אמר לי שהוא גם לא שולט בו.

אני רק מוודא שבקשתי לדבר - - - כן, וגם בקשתי. אני לקחתי את הסמכות שלי, ברשותכם,

להעניק אוטומטית - - - לאלקין.

אבל שתי דקות. הזמן שלך. אלקין, בכבוד. לא, אבל תגיד לאן אתם רוצים להעביר את החוק. אנחנו רוצים להעביר את החוק לוועדת הכספים. איזה חוק? תיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס במכירת מטבעות דיגיטליים). מקלט מס.

מאוד פשוט: בשונה מהחוקים האחרים, אני חושב שזו הצעה נכונה, ואין לי מה להגיד על זה, אני תומך בהצעה שלכם. אתה תומך?

יש תמיכה. מה "יש תמיכה"?

סבבה. זה הוא אמר. אני אומר. נאור שירי.

אני לא שופט את ההצעה, כי לא קראתי אותה לעומק. גם אני לא, התייחסתי רק לאכסניה של ועדת הכספים. אפשר לסיים פה - - - לא, חבר ועדת הכספים ינון אזולאי, תודה רבה שהצטרפת. ויו"ר ועדת האתיקה. תהיו נחמדים לינון. ינון, "האחד בא לגור וישפוט שפוט"?

אני ציטטתי אותך,

אומנם לא בשם אומרו, אז עכשיו אני יכול בשם אומרו, על החוק הקודם, על ביטול תקרת הדיווח. אתה לא צריך לצטט אותי. אני נגד החוק הזה. החוק הזה - - - יגיע לוועדה, יהיו בו שינויים.

לא, אתה צריך להשתיק אותם. מה, אני יו"ר הוועדה? אתה יו"ר הוועדה. אלקין לוקח לך את הזמן. ממש לא, אדוני. ממש לא. חבל, הדיון מתקיים, אתה צריך לשמור על זכותי. נאור, יש לך את זכותך, שתי דקות מעכשיו. למה לא שלוש? תודה רבה. בבקשה להתחיל עם קריאות. נאור, קריאה ראשונה. תראה, איך שאני בא לדבר. דניאל, קחי את ינון אזולאי,

בן אדם מנסה להוציא משפט שעה. אחד קורא לי בקריאה ראשונה - - - עד שהוא מתנהג יפה אתה לא שומר על זכותו לדבר.

אנחנו לא נשמע אותך,

כי אני רוצה לשמוע אותך. אתה מונע ממני את הזכות הזאת. קודם כול אני מודה לך על הכנות בזה שאתה רוצה לשמוע אותי. אני חושב שכל נושא המטבעות הדיגיטליים צחוק בצד בטח פטור ממיסוי על מכירה של מטבעות דיגיטליים, צריכים להיעשות בוועדה רצינית. כל נושא המטבעות הדיגיטליים, כל הדברים האלה, צריכים להתבצע בוועדת משנה שמתייחסת לכל הסקטור הזה, שלדעתי הוא חסר רגולציה ומתנהל בצורה רגע, סעדה, מה זאת אומרת שיחליף אותך? ברשת ב' מחכים לי. רשת ב'? מה יש לך כבר להגיד? בטח הם ידברו איתך על המטבעות הדיגיטליים.

אני אומר לך: אני לא הייתי מחליף את רשת ב' בנאור שירי.

וזה אחד שיודע. שיאן הנוכחות בכנסת, נכון? לא יודע, החודש האחרון - - - כל נושא המטבעות הדיגיטליים צריך להתבצע לא בוועדת הכספים. - - - אני אסביר. אני שמח על הפליאה שלך. הם ביקשו כלכלה - - - כספים או כלכלה? כספים. כספים. אני שמח שציינת על כלכלה. למה כלכלה? כי אני חושב שכלכלה זה המקום הנכון, בטח ובטח שיו"ר ועדת הכספים כאג'נדה, באמת משהו שהוא מאמין, הוא מתנגד לכל חברות בין-לאומיות,

כמו שהוא אמר על מודי'ס אז מודי'ס אמרו. אתה פעם שמעת אותו על המטבעות הדיגיטליים?

אז כדאי שזה יגיע לוועדת הכספים ותבוא לשמוע אותו. אז בניגוד למה שאתה חושב, אני חושב שלא כדאי לשים את זה על שולחנו, בטח ובטח שוועדת הכספים היא גם עמוסה, וגם העברתם אליה עוד חוק שהוא צריך לקבור, עכשיו אתם מעבירים לו שני חוקים שהוא יצטרך לקבור. אפשר.

יש מספיק. יש קומה שנייה בחלקות.

יש עכשיו בוועדת הפנים דיון על חוסר מקום בחלקות קבורה. ואני תוהה אם יהיה מקום עכשיו להעמיס גם את החוקים שאתם רוצים לקבור.

מטבעות אפשר לקבור, לא צריך קדושה ולא צריך כלום. בקומות. לא, זה בקודם, בשכירות.

בסדר גמור, אני כבר לא יודע מה אתם רוצים לקבור חלק מהמיסוי על הדירות. האמת, כל מה שלא בן אדם אנחנו רוצים לקבור. שלא חי. מה שלא חי. אנחנו רוצים את החיים, שימשיכו לחיות באושר, בנחת, בשמחה. מה יותר טוב מזה? טוב, תודה רבה, אדוני. תודה. חבר הכנסת רון כץ. אני עוזר לך.

אבל סולומון היה לפני אתה לא רוצה,

טוב, אז רון כץ. אני כבר קברתי. חבר הכנסת רון כץ. אני רק רוצה לפני זה מחאה. אנחנו נשמח שתצטרף למחאה. הינה אני אומר לך מחאה: ההפגנות שעושים ליד הבית של רון כץ אני מוחה. אני מקבל אותן באהבה. אני אומר לך: צריך לעבור ליד כיכר גורן. כתב על זה השר משה ארבל, שזה 5 מ' מהבית שלו, אפשר להעביר את זה ל-400. אני מתנגד להפגנות ליד הבית שלך.

זה היה הכי נוח שיש, רק לרדת למטה. אם הילדים שלך לא היו מתקשרים,

הייתי אומר שימשיכו. אבל אתה יודע שזה מפריע לילדים. אני בעד. כל הפגנה לגיטימית. אני רק רוצה לעדכן אתכם, שמכיוון שביידן אמר No לביבי, הוא רוצה לעשות weekend בקפריסין ויוון. הוא אמר: אם אני לא אוכל להגיע לארצות הברית, הדבר הטוב הבא קפריסין ויוון. אגב, גם מישראל נוסעים הרבה לקפריסין. אז זה בסדר, לפחות אנחנו כמו ארצות הברית. ראש הממשלה לא מוזמן לארצות הברית. זה באמת שיא חדש. לא, הוא מדבר על ראש הממשלה, שלא מוזמן לארצות הברית. אני מדבר על ראש הממשלה. אין לי שום בעיה שתיסע לקפריסין ויוון, אני מברך על זה. אני אומר: גם מישראל נוסעים לקפריסין, אז גם לארצות הברית - - - לא ארצות הברית נוסעת לקפריסין, נתניהו נוסע לקפריסין.

זה הדבר הכי קרוב שלו ל - - - - - - שהוא נוסע.

לא, בסדר גמור.

אני רק תוהה, איך הגענו למצב שראש ממשלת ישראל לא מוזמן לבית הלבן? איך זה הגיוני?

נאור, אל תפריע לרון כץ.

הוא מוזמן לשם דיגיטלית, רון.

שבשנת 2023 יש לנו - - - השאלה אם יש לו ארנק דיגיטלי. זו שאלה טובה.

תאמין לי שאלקין הבין את השאלה שלו. טוב, אז אחרי שסיימנו לדבר על מדע בדיוני ועל ארנקים שלא קיימים, בוא נדבר על הדברים האמיתיים. בשנת 2023 הגיע הזמן שמישהו יתעסק בכל התחום של המטבעות הדיגיטליים, שחוץ מהרבה דברים טובים שהם עושים גם הרבה דברים בעייתיים, כמו לממן ארגוני פשיעה, כמו להיות הדלת המסתובבת של הרבה מאוד כספים שחורים, שמדינת ישראל נלחמת בהם מצד אחד ומפסידה בצד השני. ולכן אני חושב שבאמת ברצינות מישהו צריך לקחת את הנושא הזה על עצמו. אנחנו חיים עם הדבר הזה 20 שנה, אף אחד לא התעסק בזה אף פעם. ועדת הכספים עמוסה בצורה בלתי רגילה. כל רגע נותנים לה עוד חוק שהיא דנה בו כבר בעבר, בשביל לדון בו שוב בעתיד. צריך באמת למצוא מקום אמיתי עם המלצות אמיתיות, כי זה יגיע לוועדת הכספים סתם ככה, בשביל שיהרגו אותו שם. לא הבנתי, המלצה של הייעוץ המשפטי היא לא אמיתית? המלצה מצוינת. אבל משרד האוצר לא התעסק עם זה, משרד הכלכלה לא התעסק עם זה. לא, אבל ההמלצה של הייעוץ המשפטי היא ועדת הכספים. עכשיו אתה אומר שהיא לא אמיתית. אני בעד להעביר את זה לוועדת הכספים, אבל בצורה רצינית. זה מה שאני אומר.

מה זה "בצורה רצינית"? אני אגיד לך, כי לפני שנייה העברנו חוק לוועדת הכספים, שוועדת הכספים כבר דנה בו, ואמרה שאין לדון בו, העברנו לה אותו עוד פעם.

המיסוי. מה שניסיתם לקבור. שעה אנחנו מנסים לומר לך את זה. הינה, אז אני אומר לך - - - לא יהיה. לא, גם במליאה לא התחייבתי על זה. החוק הזה לא זה, החוק הקודם - - - על טבריה

אני מבלבל פשוט בחוקים שרוצים לקבור ולא הצלחנו. נאור, אני אעשה לך סדר אחר כך. יכול להיות שהחוק הזה עובר דרך טבריה, אבל אני - - - לא, זה חוק להעלאת דמי שכירות בטבריה, זה לא חוק - - - הדיווח המכוון אני אמרתי גם במליאה ואני אומר גם פה: אני לא אוהב טוב, זה חוק לא טוב. הוא הגיע במסגרת חוק ההסדרים, ולא צלח את דרכו בוועדת

אז מעבירים את זה עוד לוועדת הכספים? הממשלה הביאה את זה עוד פעם, והעברנו את זה לפה, לוועדת הכנסת. מה זה הממשלה? זה חבר כנסת דן אילוז. לא, זו לא הצעת חוק פרטית, זו הצעת חוק ממשלתית. אה, אתה מדבר על ההצעה הקודמת? כן, הקודמת. ולכן אני אומר לך: גם בוועדת הכספים שזה יגיע יהיה דיון מעמיק לא דיון אחד דיון מעמיק. באמת נרד לכל דירה ודירה במדינת ישראל, לדעת איך הדיווח. לפי מקורות זרים, בטבריה יש הרבה דירות עם פוטנציאל השקעה גבוה למי שצריך להשקיע. אגב, כבר לא. כבר מכרו?

לא, מאז קרן הארנונה. קרן הארנונה יכולה, אבל לא בטבריה במקומות אחרים העלתה את המחיר. דיור למשתכן היה שם, אלקין? רגע, שמעת? יש פה כותרת: קרן הארנונה העלתה את מחירי הדיור. זה מה שאנחנו במקומות כמו מודיעין - - - לא הבנתי. הקמתם את זה כדי להוריד את מחירי הדיור.

מי שמכיר אותי, גם בקרן הארנונה שמע את הדעה שלי. אבל ראיתי את האצבע שלך בסוף. אמרתי לך: גם בדיור המכוון אתה תראה את האצבע שלי, כי אני חלק מקואליציה, וגם בקרן הארנונה אמרתי את הדעה שלי ונלחמתי, והבאתי חלק מהפשרות. אם זה היה הכי טוב שעבר?

אנחנו אמרנו את זה. גם את הדעה הזאת אמרתי, ישבת בוועדה ושמעת אותי גם אומר את זה. מה אתה אומר על טבריה? אחלה עיר. תאמין לי, יש לי אח שגר שמה. ניגוד עניינים. לכן לא הצבעתי. אתם רוצים לדבר אחר כך בעניין? אנחנו בודקים את כל האופציות. רון, סיימת? טוב, אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד ההמלצה להעביר לוועדת הכספים את הצעת חוק לתיקון פקודת הכנסה (פטור ממס במכירת מטבעות דיגיטליים לתושבי חוץ ובהקצאת מטבעות דיגיטליים לעובדים), התשפ"ג - - תראה,

אני אגיד לאופיר שיבוא או שלא צריך? - - של חבר הכנסת דן אילוז וקבוצת חברי כנסת. מי בעד? שבעה בעד.

מי נגד?

רציתי שתשאל את זה, כי אלקין לימד אותי את זה.

אבל נתנו לכם את האפשרות, במקום להתנגד להימנע. נמנע אחד.

ההצעה עברה לוועדת הכספים. רגע, יש לא השתתף.

אז תלחץ על הכפתור נוכח. אבל יש פה נוכח שלא השתתף. אני מבקש את חוות הדעת המשפטית על הלא-השתתף. אני מציע, בגלל שזה נושא מאוד - - - אז נושא חדש, אין לי בעיה. תכניס את זה.

לדון על זה בכובד ראש ולשלוח לו את התשובה בכתב. לא, לא, לא, זה קריטי מאוד להמשך ההצבעות.

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, שומה מתוקנת מוסכמת), התשפ"ג 2022 הנושא הבא לסדר-היום: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון,

התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אוריאל בוסו.

המלצת הלשכה המשפטית לוועדת הפנים והגנת הסביבה.

ביקשו הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הגליל, ואנחנו אומרים: לוועדת הפנים והגנת הסביבה. זו ההצעה של יושב-ראש הוועדה. זה אפילו הגיוני, ואז יש סיכוי שהוא לא יתעסק בחוק האחר שהעבירו אליו, של פקודת העיריות.

אוקיי. לצערי, בגלל הכישרון הרב שיש ליו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה הוא יתעסק. כן, מה גם שהחוק האחר הוא שלו. אז בכלל. רגע, חכה, אנחנו רוצים להתייעץ. למה אתה ישר - - - אין בעיה.

חוזרים ב-12:28. (הישיבה נפסקה בשעה 12:22 ונתחדשה בשעה 12:28.) (היו"ר אופיר כץ, 12:28) טוב, שלום לכולם, אנחנו מחדשים את הדיון. אני רוצה רק להתייחס לעיסוק. אני הייתי בדיון מהותי לגבי חיזוק המבנים בעיריית טבריה.

ואז רנטה אמרה לי: תבוא לדקה להצביע בוועדת הכנסת. מפה כבר

טוב, אנחנו עוברים להצבעה. אופיר, בוקר טוב.

לא, אני רק רוצה לברך אותך לתחילת השבוע.

בייחוד, אגב, יושב-ראש הוועדה עכשיו, כשהייתי כועס הוא היה נאטם. אמרתי: אולי אני אחייך, אני אציג את אותם טיעונים בחיוך. אגב, זה טיפ שקיבלתי מידידי רון

איפה הוא הולך לעמוד? השאלה אם זה גופו בבג"ד כפ"ת או בפ' דגושה. אני חייב להבין, אחרי שהוא יצא מהכלוב והתחבר לעולם עוד פעם,

איך זה הולך לקרות, אופיר? זה בסדר, ביג למדו את הלקח. ביג

מי ששורף כבישים - - - בלי פרעות. בלי מדורות באיילון.

בלי סרבנות לשרת בצה"ל. הם שומרים על החוק.

זה שר האוצר

מתן אישור בידי תברואן מה זה אומר?

כשזה ממש לא קשור בנושא.

אין שום קשר לעבודה ורווחה. בשביל

היא אמרה לך, שזה צריך להיות חינוך לבריאות. - - - יותר לבריאות בגלל - - - רגע, זה נושא רציני. זה אומר להפריט את כל הרעיון של משרד החינוך, שלא יצטרכו יותר את הגורמים הרשמיים? זה אומר שעכשיו כל בן אדם שהם ייקחו, ישכרו

הסביר. אני בעד. ואני מאוד שמחתי, אגב, לראות בהצבעה עצמה שהיא עברה פה אחד.

אני חתום על ההצעה הזאת, נכון? אחלה הצעה.

של חבר הכנסת שמחה רוטמן לוועדת העבודה והרווחה.

לא, למה לא חוקה? עד שסוף סוף הוא מוותר על משהו אצלו, אתם רוצים גם על זה שהוא לא יוותר?

כי כבר קבענו עיקרון שיוזם החוק מעביר את זה לוועדת בראשותו. זה היה העיקרון המנחה לאורך כל ההצבעות. אבל אתה יודע ששמחה שובר עקרונות. אז לפי הדבר הזה זה צריך ללכת לחוקה. אבל שמחה שבר את העיקרון, אז תן לו. הוא שמע את ההערה שלך מקודם, שמי שמציע והוא יו"ר ועדה זה לא - - - האמירה שלך מתבססת על הנחת עבודה מופרכת לחלוטין, שהוא שמע את האמירה שלך ובעקבות זה עשה משהו. שהוא שמע תעצור במילה שמע. דיווחנו לו.

מה ההצעה הזאת אומרת בכלל? כי אין פה את המילה "טרור" פשוט, אז זה מבלבל אותי. אבל יש פה "לאומי". או לאומי או טרור, כן. הצעת החוק של חבר הכנסת רוטמן מדברת על לצמצם את הפער בין מעמד עובד במדינה שאינה חתומה על אמנה בדבר ביטחון סוציאלי עם מדינת ישראל, לבין מעמדו של מי שעובד במדינה שכן חתומה על אמנה כאמור. צמצום הפער ייעשה באמצעות מתן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למי שעיקר הכנסתו במדינה זרה והוא משלם שם ביטוח סוציאלי. עם זאת העובד ימשיך לשלם גם ביטוח בריאות בהתאם להכנסה שלו, וגם דמי ביטוח לאומי מינימליים, כדי לשמור על זכויותיו הבסיסיות לגמלאות במוסד לביטוח הלאומי. מה עם כל החוקים הקומוניסטיים האלה?

מוצע להחריג את מי שנשלח על ידי מעסיקו לעבוד מחוץ לישראל, שכן במצבים אלו המעסיק הוא שנושא בחובת תשלום דמי ביטוח. אז צמצום.

אנחנו לא מצמצמים רק את הסבירות.

אבל אם אנחנו מבטלים עכשיו עילת הסבירות, אנחנו צריכים את החוק הזה? אתה לא צריך בכלל את כל הוועדה. למה אתה צריך להיות פה? אם כך, מי בעד? אולי בגלל זה זה לא לוועדת החוקה, היא פשוט תבוטל. כן, לא צריך ועדה. שישה. מי נגד? אחד נגד. מי נמנע?

אם כך, ההצעה תועבר לוועדת העבודה והרווחה. מה עם החוק של - - - הייתה רוויזיה על מלביצקי? עבר?

מה זה בקשת הממשלה? לא, עשינו על הפטור את הרוויזיה. עכשיו רק על הפטור רוויזיה. הייתה רוויזיה על מלביצקי. אז אני מגיש רוויזיה על הכול. נצביע על הכול. למה על הכול? הייתה רק על מלביצקי. כן, היה לנו רק אחד. לא, שלא תגישו לי. אחרי שהצבענו? למה צריך לקלקל? אז רוויזיה על הכול. רגע, על של חנוך כבר אפשר להצביע? לא דנו עדיין. לא דנו? אז על הכול ב-13:20. (הישיבה נפסקה בשעה 12:50 ונתחדשה בשעה 13:21.) אני מחדש את ישיבת ועדת הכנסת. הגשנו בעצם גם אני זאב הגיש גם על הכול? לא, טופורובסקי על זה - - - אז טופורובסקי לא נמצא, אז הרוויזיה הוסרה. מה אמרת על זה? את מס הכנסה אנחנו נשאיר. אולי תגיד על מה הוסרה?

אז הצעת חוק מועצת עורכי הדין בישראל התשפ"ג 2022 (פ/464/25), של חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי וקבוצת חברי כנסת. אז אני גם מסיר, אז הרוויזיה הוסרה. ולכן ההצעה עוברת לוועדת החוקה, חוק ומשפט. עכשיו, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל), התשפ"ג 2023 (פ/3168/25), של חבר הכנסת יעקב אשר רק אני הגשתי? אלקין גם. הוא לא נמצא ואני מסיר, אז הרוויזיה הוסרה, והצעת החוק תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס במכירת מטבעות דיגיטליים לתושבי חוץ ובהקצאת מטבעות דיגיטליים לעובדים), התשפ"ג 2023 (פ/3071/25), של חבר הכנסת דן אילוז וקבוצת חברי כנסת. רק אתה.

רגע, אם אני מסיר, מישהו יכול? האמת, שאם אתה מסיר אז - - - אז תנמק ונדחה.

אז אני צריך להצביע נגד הרוויזיה. אם כך, מי בעד הרוויזיה?

ארבעה.

הרוויזיה הוסרה. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, שומה מתוקנת מוסכמת), התשפ"ג 2022 (פ/109/25), של חבר הכנסת אוריאל בוסו. מי בעד?

הצבעה לא אושרה. פה אחד הרוויזיה הוסרה. ולכן תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, הזדהות עם מבצע עבירת טרור מסוג המתה), התשפ"ג 2023 (פ/3157/25),של חבר הכנסת צבי סוכות. מי בעד?

פה אחד. אם כך, הרוויזיה הוסרה, והצעת החוק תעבור לוועדת החוקה. הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון, מעצר ומאסר בעבירות טרור), התשפ"ג 2023 (פ/3058/25), של חבר הכנסת יצחק קרויזר וקבוצת חברי כנסת. מי בעד

הצבעה לא אושרה. פה אחד. הצעת החוק תעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון, מתן אישור בידי תברואן מוסמך), התשפ"ג 2023 (פ/3260/25), של ישראל אייכלר.

מי נגד? הצבעה לא אושרה. פה אחד. הרוויזיה הוסרה. הצעת החוק תועבר לוועדת העבודה והרווחה. הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון, פיקוח פרלמנטרי על סגירת סניפים וצמצום שירותי בנק), התשפ"ג 2023 (פ/3206/25), של חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. מי בעד?

הצבעה לא אושרה. פה אחד. אם כך, הרוויזיה הוסרה, תועבר לוועדת הכלכלה. הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון, איסור על ייצור ושיווק של מוצר עישון בטעם או בריח מובחן), התשפ"ג 2023 (פ/3331/25), של חבר הכנסת בועז ביסמוט וקבוצת חברי כנסת.

מי נגד?

הרוויזיה הוסרה והצעת החוק תועבר לוועדת הכלכלה. הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון, תמונה בדבר נזקי העישון), התשפ"ג 2023 (פ/3487/25), של חבר הכנסת אושר שקלים וקבוצת חברי כנסת. מי בעד הרוויזיה? מי נגד? הצבעה לא אושרה.

הרוויזיה הוסרה, הצעת החוק תועבר לוועדת הכלכלה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, פטור מכפל תשלום דמי ביטוח לאומי), התשפ"ג 2022 (פ/592/25), של חבר הכנסת שמחה רוטמן. מי בעד? מי נגד?

הרוויזיה הוסרה ותועבר לוועדת העבודה והרווחה. ארבל, אלה שהקראנו בשם שלהם והם לא פה, נגיד פה בועז? הרוויזיה שלהם נדחתה, אבל בעצם שלך לא נדחית.

אז מישהו אחר יכול להגיש?

אז נצביע גם על מה שלא הצבענו. הצעת חוק מועצת עורכי הדין בישראל, התשפ"ג 2022 (פ/464/25), של חבר הכנסת חנוך מלביצקי. מי בעד? מי נגד?

הרוויזיה הוסרה. הצעת החוק תעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. כבר עשינו את זה. לא, זה שלא יהיה מישהו אחר שיגיש. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל), התשפ"ג 2023 (פ/3168/25), של חבר הכנסת יעקב אשר. מי בעד? מי נגד? ארבעה נגד.

הרוויזיה נדחתה ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. רק רוויזיה אחת נשארת פתוחה? אז רק אחת נשארת. - - - לא, אם תהיה רוויזיה, אני אעשה את זה ברבע לארבע. אז כרגע הישיבה ננעלה. אם נצביע עליה, אז נעדכן כמובן. הישיבה ננעלה בשעה 13:26.